מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת חברי הכנסת, היום כ' בחשוון תשע"ט, 29 באוקטובר 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 76), התשע"ט 2018, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 73) (שידור אירועי ספורט משמעותיים), התשע"ט 2018. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 135) (גנבת נשק), התשע"ט 2018, של חברת הכנסת ענת ברקו. לדיון מוקדם החל בהצעת חוק פ/5759/20 וכלה בהצעת חוק פ/5788/20: הצעת חוק להנצחת מורשת המחתרות, התשע"ט 2018, מאת חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר ואיתן ברושי, הצעת חוק הממשלה (תיקון, ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ט 2018, מאת חבר הכנסת עפר

בנושא: חשש מהתפרצות מחלת החצבת בישראל, מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכל רוזין, אכרם חסון,

מרגשת, אולי הוא רוצה לחזור עליה. לטובתך, אני לא אתייחס לזה פה בנאום. נפלת בפח. בבקשה, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לציין שאני סיימתי לא מזמן כנס מאוד מאוד מרגש, שהובלתי יחד עם חברת הכנסת תמר זנדברג וגם יחד עם שותפי יהודה גליק, שלושה חברי כנסת בשלוש מפלגות, קואליציה ואופוזיציה, אבל אדוני היושב-ראש, היותר-מרגש היה שהיו בכנס רבנים מהימין הלאומי-הדתי יחד עם רבנים רפורמים, ודווקא לא על ה-issue היהודי, שאנחנו רגילים להתווכח עליו, אלא דווקא על חוק שיגיע בשבוע וחצי הקרובים למליאת הכנסת, לפיקוח על יצוא נשק ישראלי, שחלילה לא יגיע לידיים של דיקטטורים או מדינות שמפירות זכויות אדם.

היית צריך לשמוע את הרב יואל בן-נון ואחרים מצטטים מההלכה היהודית, מהמדרש היהודי, את הרמב"ם ואחרים, ואומרים כמה מדינת ישראל לא יכולה להיות אפילו בצחוק מדינה ששולחת חלילה נשק למדינות מפירות זכויות אדם, ושחלילה נשק שלנו ירצח סתם אזרחים חפים מפשע, או אפילו, כפי שהוכח במקרה האיראני ואחרים, יחזור בסופו של דבר ויפגע בנו כישראלים או יפגע ביהודים ברחבי העולם. אני מאוד מקווה, אדוני היושב-ראש, ואני אסיים בזה, שגם ועדת השרים שתדון בזה וגם הקואליציה, כשיגיע החוק לכנסת בשבועיים הקרובים, ישקלו בכובד ראש לתמוך בקריאה טרומית בחוק הזה, שהוא באמת מאוזן. הוא חלילה לא פוגע לא בביטחון ישראל ולא ביצוא הישראלי, אבל הוא כן שם סייגים וגדרות על הפצה ומכירה לא חוקית ולא מוסרית של נשק למדינות שמפירות זכויות אדם.

תודה, אדוני. חבר הכנסת טלב אבו עראר,

חבר הכנסת יהודה גליק. תודה, מכובדי היושב-ראש. היום 29 באוקטובר, יום הזיכרון ה-62 לטבח בכפר קאסם. בשנת 1956 נורו למוות 49 מתושבי כפר קאסם על ידי שוטרי משמר הגבול. ממשלת בן-גוריון בזמנו הסתירה את הפרשה מהציבור. ממשלת ישראל היום ממשיכה להתעלם מהטבח הנורא ומהפשע הבלתי-נשכח. ואני פונה לממשלת ישראל, להכיר בטבח ולהתנצל באופן שאינו משתמע לשתי פנים. 29 באוקטובר צריך להפוך ליום הזיכרון הלאומי וצריך ללמד במערכת החינוך על הטבח. זו התשובה הנכונה והאמיתית לטבח נתעב שכזה. (אומר בערבית: תהילה וחיי נצח לשהידים שלנו החפים מפשע וחרפה וקלון לפושע הקצב.)

גינית את הרצח בפנסילבניה אתמול? תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר.

אדוני, ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, אורחים יקרים,

of all people of Israel, are with you. ברוכים הבאים גם לאורחים מבית ספר עתידים חולון. אדוני היושב-ראש, אזרחי ישראל יוצאים מחר ליום בחירות מוניציפליות. יש פה הזדמנות גדולה לחגיגה לדמוקרטיה, ואין לי צל של ספק, ש-99% מהאוכלוסייה כך יראו את זה, תחרות, התמודדות, זו נשמת אפה של הדמוקרטיה. לצערנו, פעם אחר פעם יש כאלה המנצלים ימים כאלה למעשים שפוגעים בכולנו. אני מאחל הצלחה לכל המתמודדים. ההצלחה הראשונית היא שהתחרות,

תהיה מכובדת.

מאחל שהמועמדים והמועמדות הכי טובים ייבחרו, ובהחלט שמח שיש גם הרבה מועמדות. אני גם כמובן מאחל לכולנו שתהיינה בחירות דמוקרטיות,

ובכך נשמור על כבודנו ועל כבוד מדינתנו.

תודה, חבר הכנסת גליק.

מפיך לאוזני הקדוש ברוך הוא, כפי שאומרים, כי בינתיים התמונה היא שונה לגמרי, וכנראה נצטרך לעשות בכנסת, בשוך הקרבות, דיון על כל מה שקורה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה,

ואחריו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, היום יום הזיכרון ה-62 לטבח כפר קאסם. כל הזמן אמרנו שזו לא הוראה שלא הובנה נכון, כל הזמן אמרנו שזו הייתה תוכנית, התוכנית הייתה טרנספר לערבים במשולש. אמרנו את זה במפורש כל השנים, עד שלפני שנה, בריאיון עם הפושע שביצע בידיו,

את הטבח,

הוא התוודה ואמר במפורש: זה לא הוראות שלא הובנו נכון. זה הוראות מפורשות ומפורטות להרוג, זה עניין פוליטי, זה הוראות שבאו מלמעלה. לכן המחויבות של ממשלת ישראל, לפחות בטבח הזה, שאי-אפשר לבוא ולהגיד שזה היה במלחמה, אלה אזרחים שטבחו בהם במפורש. מדינת ישראל מנסה כל השנים, ממשלת ישראל, לדחות הצעות חוק להכיר בטבח הזה. הגיע הזמן להתבייש ולהודות, תגנה את הפיגועים פה. להתבייש ולהודות,

תגנה את הפיגועים פה, תתבייש. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה גברתי, ואחריה, חברת הכנסת לאה פדידה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני כן רוצה לברך את האורחים מהעיר שלי,

עשיתם דרך טובה לירושלים, אני עושה את זה כל יום, תיהנו. אני רוצה לדבר איתכם על התופעה המטרידה, המדאיגה, המזעזעת, ולכל אזרח זה צריך לעשות צמרמורת, מה שאנחנו רואים, השתלשלות העניינים, אדוני. חבר הכנסת גליק, מעריך את המעשה, אבל בבקשה, גברתי, תמשיכי.

אנחנו כאזרחים צריכים עכשיו לא לשבת בשקט, ואנחנו לא יושבים בשקט, לאור ההתנהלות של גורמי אכיפת החוק בתיק תאיר ראדה, זיכרונה לברכה. אחרי 12 שנה, אחרי כל הערכאות המשפטיות, אנחנו רואים שוב פעם ראיות חדשות שאיכשהו היו בסתר, אף אחד לא ראה אותן, אף אחד לא בדק אותן. משטרת ישראל סגרה גרסה,

במקום לבחון נתנה גיבוי, ומערכת המשפט שמה חותמת כשרות. במקום הזה היה יכול להיות כל אזרח, בכל זמן. אנחנו צריכים לפעול, כדי לבדוק ולחקור מה קרה, מה הייתה השתלשלות העניינים שם, גם כן כדי ללמוד לקח למקרים הבאים, ואני חושבת שהכנסת תצטרך לדון על כך בהמשך. תודה, גברתי. רק לידיעתך, כמו לידיעת כל אלה, ויש כמה, שהגישו שאילתות, הצעות לסדר-היום, הצעות לדיון מהיר: בעצה אחת עם היועץ המשפטי לכנסת אנחנו החלטנו שהכנסת עדיין לא יכולה לדון בזה.

התיק כרגע סגור, אין סמכות ליועץ המשפטי לקבוע, כי אין חקירה, אין התנהלות, אין שום דבר, וזו בריחה מאחריות.

ולא על התיק הזה ספציפית אלא על התנהלות גורמי אכיפת החוק. זה לא היה הניסוח של ההצעות. כל ההצעות דיברו ספציפית על רצח תאיר ראדה, זיכרונה לברכה, ולכן הנשיאות החליטה בינתיים להימנע מאישור. בבקשה, חברת הכנסת לאה פדידה. אחריה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

בדקה הזאת, כשאתה נמצא פה, להגיד לך שבזמן האחרון אנחנו חוברים, קואליציה ואופוזיציה, להעלות נושאים לסדר-היום שהם דחופים, שהם נוגעים בחיי האזרחים, ואנחנו מוצאים את עצמנו, חברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה, נואמים יחד כשאין לא שר, לא תגובת ממשלה, לא התייחסות למה שאנחנו אומרים.

אתם מעקרים אותו ולא מאפשרים לנו, כחברי כנסת, להביא את מצוקתם של האזרחים והאזרחיות. אנחנו באמת בוחרים בקפידה להגיש את ההצעה לסדר-היום, חוברים קואליציה ואופוזיציה, נלחמים כדי שתקבלו את ההצעה לסדר-היום שלנו, נשארים עד מאוחר לדברים דחופים, לא סתם קוראים לזה "הצעה דחופה לסדר-היום", ובסופו של דבר כשאנחנו מגיעים לכנסת יש יחס של זלזול, לא תשובת ממשלה, לא שרים. אל תעקרו את הכלי הפרלמנטרי החשוב הזה ובואו תתייחסו אלינו, על מנת שנוכל לתת מענה לאזרחים והאזרחיות.

תודה, חברת הכנסת לאה פדידה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. כבוד היושב-ראש, היה שווה לראות את ירושלים בתפארתה במערכת הבחירות הזאת. כבעל ניסיון אני אומר לכם שהרב יוסי דייטש מצליח לקדש שם שמיים בצורה יוצאת דופן. הוא נכנס למלכודות, נפגש עם כל מיני אנשים, והוא יוצא בשלום ללא פגע. בימים האלה התגלה שגם אם בכל ימות השנה חלק מהתקשורת מנסה להפיץ שנאה ואיבה, הוא יוצר שסע בעם אבל הוא לא משקף את המציאות. התקשורת מציגה את מורכבות החיים המשותפים בירושלים, לחרדים ולאחרים, כאילו איש את רעהו חיים בלעו. היה שווה, הייתה שווה כל מערכת הבחירות הזאת כדי להכיר את ירושלים האמיתית. היא יודעת להיות שונה, להכיל את כל השבטים השונים והמגוונים החיים בה, לא כמו תרבות העדר החד-גונית הקיימת במקומות אחרים. זאת הייתה הזדמנות נהדרת לגלות את היכולת של אזרחי ירושלים להכיל מועמד חרדי בעל סבר פנים יפות, שהכריע את סרטוני ההסתה בפנים מאירות ובלשון של זהב. זוהי מכה מוחצת להפחדה בתקשורת הפייק ניוז, ולהסתה באתרים וברשתות ובסרטונים נגד החרדים. מנסים ליצור פחד מפני השחורים המשתלטים על השכונה, על העיר ועל המדינה. כל מי שפותח פה נגד הדת היהודית זוכה לכותרות ענק, וכך נוצר רושם של חרב איש באחיו. הביטו אל המועמד החרדי שהצליח לאחד מאחוריו חלקים רחבים ושונים מהאוכלוסייה. ממנו נלמד כולנו כיצד לנהל מערכת פוליטית ללא הסתה.

תודה, חבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אורן אסף חזן. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מחר מיליוני אזרחי המדינה הולכים לקלפי כדי לבחור את נציגיהם במועצות וברשויות המקומיות, ותקוותנו שהיום הזה יעבור כחגיגת דמוקרטיה וכל אזרח ואזרחית יממשו את זכותם להצביע בצורה הנאותה, בלי לחץ ובלי כפייה. אבל זו העת, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, להזכיר גם את החצר האחורית של מדינת ישראל, את עשרות אלפי תושבי הכפרים הלא-מוכרים בנגב, שלא רק שהם מחוסרי שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, כבישים וכו', אלא גם נטולי זכות הצבעה לבחירת מנהיגיהם. אנחנו מדברים על רח'מה, על אום מתנאן, על ח'רבת אל-וטן, על א-סר, על עבדה, ועל עוד ועוד יישובים, 35 יישובים שלא ילכו כמו שאר אזרחי המדינה לבחור מחר את מנהיגיהם. תודה, חבר הכנסת אלחרומי. חבר הכנסת אורן אסף חזן, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברותיי חברי הכנסת, אורחים יקרים ביציע, עם ישראל כולו,

אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם ידעת, אבל בדיוק היום ב-1957 נפצע ראש הממשלה בן-גוריון, ונפצעו גם גולדה, השר שפירא, השר כרמל, כשרימון הושלך למליאה. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה גם היום ולראות איך השיח שמשתנה לנו לנגד העיניים מסכן גם את הפוליטיקאים, ובכלל את עם ישראל. אנחנו מגנים אלימות, ומתנגדים לאלימות, ונלחמים באלימות בכל תוקף. ומפה אני גם מתחבר לחברי הכנסת של הרשימה החמאסית המשותפת, שעלו לפה אחד אחרי השני וסיפרו לנו עד כמה הם מצטערים על הטבח בכפר קאסם, שכנראה שטוב שקרה,

והם מבקשים להגיד שמדינת ישראל צריכה להתנצל. הם תוקפים אותנו פעם אחר פעם, אבל מעולם לא שמעתי אותם עולים לכאן ומתנצלים על הפיגועים הנוראיים, על התקיפה הנוראה נגד יהודים בכל ארץ ישראל, על חברים וחברות שלנו שנרצחים. הם מסיתים לטרור, הם גורמים לאנשים לצאת לפיגועים, הם משתפים פעולה עם האויב ואז הם מטיפים לנו מוסר. אדוני היושב-ראש, הם לא יטיפו לנו מוסר. מדינת ישראל, המוסרית ביותר בעולם. צבא הגנה לישראל, המוסרי ביותר בעולם, אף אחד לא יוכל לנו. תזכרו תמיד, עם ישראל חי.

תודה. חברת הכנסת קסניה סבטלובה,

גברתי, ואחריה, חבר הכנסת אכרם חסון. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נורא לחשוב שגם ברגעים הכי קשים לעם שלנו, כאשר העם שלנו מותקף, כאשר בני העם שלנו עוד מדממים למוות בבית הכנסת בפיטסבורג, עדיין יש כאלה בינינו, אפילו כאן במשכן הזה, אפילו בוועדת העלייה והקליטה היום בבוקר, שמתעקשים לעשות איפה ואיפה בין יהודים, שלא מסוגלים לומר את המשפט: בית כנסת יהודי בפיטסבורג. לא מסוגלים. הם מתחמקים. הם אומרים: מבנה עם סממנים יהודיים. תחשבו על זה. תחשבו על הניסוח הזה, ניסוח זדוני, כאשר האויבים שלנו, מי שיהיו, המחבלים האסלאמים או האנטישמים בארצות הברית, הלבנים, הם לא עושים איפה ואיפה: הם לא בודקים אם בית הכנסת עומד בסטנדרטים המחמירים של הרבנות הראשית בישראל או שהוא לא עומד בסטנדרטים האלה, אם היהודי הזה הוא יהודי על פי האימא או שהוא יהודי רק על פי האבא, אם היהודי הזה עומד בקריטריונים ההלכתיים הגבוהים או שהיהודי הזה פשוט מרגיש שהוא יהודי וחי את אורח החיים היהודי.

כאשר הם רואים כל סממן יהודי, כפי שהתבטא היום דובר של הרב הראשי לאו, הם פשוט רוצחים, הם הורגים. ואני קוראת היום לכל האנשים האחראיים, כאלה שהם לא אחראיים משתמשים דווקא במצב הזה היום כדי לעשות פילוג ולהוסיף לפילוג הזה שקיים בלאו הכי בעם שלנו, כל האנשים האחראיים, בכל הצדדים של הקשת הפוליטית, אני אומרת לכם: תפסיקו. אנחנו עם אחד. החוזקה שלנו, היכולת שלנו לשרוד, היא רק בזכות זה שאנחנו נהיה מאוחדים. תודה, חברת הכנסת סבטלובה. חבר הכנסת אכרם חסון, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, לצערי הרב לא בכל יישוב ערבי ניתן להצביע מחר בצורה דמוקרטית, בצורה חופשית. לפני יומיים זרקו רימון וירו כמה יריות, פעמיים, על ביתו של מועמד לראשות העיר בקלנסווה, ולכן הוא הסיר את המועמדות אתמול והתפטר. וזה כמובן ממשיך בכפר מנדא. תהיה אלימות, אנחנו רואים את זה גם בנצרת, וחבל שזה מרתיע את האנשים המסכנים,

שאין להם כוח. בסופו של דבר זה מבריח את האנשים הטובים מלבוא לשירות המוניציפלי כדי לשרת את היישוב,

ולכן אני מבקש גם מכבודך לפנות למשטרה, לחזק את כל היישובים, לאפשר לכל אזרח לבחור בצורה דמוקרטית את האנשים המתאימים ביותר, כדי שנוכל סוף-סוף להגיע לנקודת זינוק שווה ולשרת את האוכלוסייה נאמנה.

תודה, חבר הכנסת אכרם חסון. חבר הכנסת דב חנין,

ואחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. תודה לך, אדוני היושב-ראש. פאשיסט גלוי נבחר לנשיאות ברזיל. אדם שהכריז שהוא תומך בדיקטטורה, אמר שאי-אפשר לפתור בעיות לאומיות רציניות עם דמוקרטיה, אם כמה חפים מפשע ימותו זה בסדר, אני מעדיף שבני ימות בתאונה מאשר שהוא יהיה הומוסקסואל. אלה הן אמירות של נשיא ברזיל החדש, בולסונרו, שגם אמר לחברת קונגרס שהוא לא יאנוס אותה, כי: את לא שווה את זה, אמר שבתי הסוהר הם מקומות נפלאים. אדוני היושב-ראש, דברים רעים קורים בעולם. לתמונה הקשה הזו,

צריך להוסיף את הפיגוע הנורא שהיה בבית הכנסת בפיטסבורג, שעליו עוד נדבר ביום רביעי. אבל בתוך החשכה הזו אני רוצה גם לציין דבר מאיר, מוסיף אור: הקהילה המוסלמית האמריקנית הושיטה את ידיה לעזרת הקורבנות של הטבח והקהילה היהודית בפיטסבורג. שני ארגונים מוסלמיים אמריקניים פתחו בקמפיין של מימון המונים, אמרו: אנחנו נגיב על הרשע בעשיית טוב, כמו שהורה הנביא מוחמד. ככה הם כותבים. הם מצטטים מדבריו: גלו חמלה ליושבי הארץ, והיושב במרומים יגלה חמלה כלפיכם. הם פתחו בקמפיין מימון המונים של 25,000 דולר, למימון טיפולים רפואיים והוצאות של הלוויות, וכבר בשעות הראשונות הגיעו ל-111,000 דולר. אני אומר: הלוואי שהאור יגרש את החושך.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת אילן גילאון. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, כבוד השר, אני רוצה להתייחס לתופעה שנקראת אנרכיסטים על הגדר, כי גם בשישי האחרון נפצעו שלושה חיילי מג"ב, שוטרי מג"ב, לוחמים, בנעלין. יש תופעה של ישראלים, אזרחי ישראל, שיוצאים מתל אביב,

פאן ביום שישי בבוקר, הבילוי השבועי שלהם, משלמים שכר לפורעים פלסטינים במוקדי חיכוך, חלק מהם על גדר הביטחון, חלק לא, ועל הדרך פוגעים בחיילים ופוגעים באזרחים, ומעסיקים את צה"ל במשהו שהוא לא צריך להיות עסוק בו. אליי הגיע ללשכה, אדוני היושב-ראש, מ"פ שנפצע מאבן שנחתה על ראשו. הוא איבד עין. הוא איבד עין. אז בסדר, אני מסכימה שלא רוצים שיהיו מימין ומשמאל פורעים ואנשים שהם מפירי חוק, אבל אני לא רואה את האכיפה של גורמי הביטחון על האנרכיסטים על הגדר, בכך שלא רצים אחר המקורות הכספיים שלהם למימון החינגות האלה, כולל הבאת תיירים מחו"ל, כולל כל מיני מסיבות מפוקפקות ומשהו מאוד מאוד חברתי. מצלמים ילדים, מצלמים חיילים, מציקים לחיילים בשעת תפקיד, מעלים לרשת החברתית. צריך לשים סוף לזה. התופעה של אנרכיסטים על הגדר, זהו פלג מתנועת מצפן הידועה לשמצה, וצריך לשים לכך סוף. תודה, אדוני. תודה לחברת הכנסת ברקו. חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה, אדוני. אחריו, אחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת עודד פורר. תודה, אדוני. חיבוק חם לאחינו מקהילת פיטסבורג, שנפגעו בפיגוע הרשע, שכנראה צומח על קרקע מאוד פורייה בארצות הברית בימים כאלה. כמה חבל שאנחנו צריכים להגיע לאירוע של שבר ואסון כדי לדבר על אחינו, בעוד המדינה שלנו היא כנראה המדינה היחידה בעולם הדמוקרטי כולו שמפלה, לא ערבים, שזה הפך לחזון נפרץ, אלא מפלה יהודים, יהודים רפורמים ויהודים קונסרבטיבים, כאן אצלנו, במקום הזה. כדאי שנזכור את הדברים האלה לא רק בימי שבר וכאב אלא גם בימים רגילים: אלה בני אחינו, והעם היהודי, ראוי לו שיהיה קצת יותר נגיש וקצת יותר מקבל. תודה, חבר הכנסת גילאון. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני. אחריו נעבור לחקיקה. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בדצמבר 2006 הזדעזעה מדינת ישראל מהרצח של תאיר ראדה. מאז, כמובן בלחץ ותוך המון מאמצים, הורשע בסופו של דבר רומן זדורוב בכמה ערכאות בגין הרצח הזה ויושב במאסר עד היום. יחד עם זאת, הראיות שלכאורה התגלו וחוסר הנוחות שחש אפילו שופט בית המשפט העליון שביקש לזכות את זדורוב מחמת הספק, מעלים את החשש: או שרוצח מסתובב חופשי ואדם חף מפשע יושב בכלא, או שישנה התנהלות שהיא התנהלות קלוקלת בחקירת רצח, ואני לא יודע מה קורה גם בחקירות רצח אחרות.

שדווקא כדי לייצר אמון במערכת המשפט, אמון במשטרה, ולשקם אולי את האמון ותחושת חוסר הנוחות שהציבור מרגיש כלפי הנושא הזה, יש מקום להקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק אם היו כאן כשלים, ובשביל הרצון להגיש את המנחה הזו לציבור מהר ככל האפשר אחרי הרצח בסופו של דבר היו כשלים בחקירה שבגללם אולי הרוצח בכלל מסתובב חופשי. תודה לחבר הכנסת עודד פורר. עד כאן נאומים בני דקה. הכרזה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום הצעה בדבר תיקון טעות בחוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6), התשע"ח 2018. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה, כאמור. הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 22, הוראת שעה), התשע"ט 2018, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הכנסת, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מביא בפניכם הצעה לקריאה שנייה ושלישית בנושא חוק הסיוע המשפטי. חוק איסור הפליה במוצרים הוא חוק חשוב מאוד, שבו למעשה אנחנו רוצים לקדם את השוויון ולמנוע אפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובאספקת מוצרים ושירותים. מה שקורה בפועל, החוק הזה לא מתממש כמו שצריך. כשחשבנו מה הסיבות, או כשהממשלה חשבה מה הסיבות, אז מצאו שיש דרך כן לעודד את השימוש בחוק הזה, בכך. כי אדם,

נפגע מזה שהוא לא מקבל שירות כי הוא גר בפריפריה, עכשיו, מה הוא צריך לעשות? לקחת עורך דין ולהגיש תביעה. הוא אומר: עשו לי טובה, יעלה לי כל כך הרבה כסף וכו', לא משתלם לי. לגשת לסיוע המשפטי, ששם כדי לקבל סיוע בחינם צריך להביא אישורים וקבלות ועושים לו מבחן הכנסה, האדם אומר: עשה לי טובה, אני מוותר. זה לא טוב. ולכן הצעת החוק הזאת באה ואומרת שכל מי שנפגע מהחוק הזה יוכל לקבל סיוע משפטי בלי הבדיקה של מבחן ההכנסה. כתוצאה מזה כל אדם שבאמת נפגע יוכל לקבל את זה, לא יצטרך,

יתחילו להשתמש בו.

מאחר שזה ניסיון, אז אמרנו שזה יהיה בהוראת שעה לשלוש שנים. אני חושב שזה חוק חשוב מאוד, שיעזור מאוד ובאמת ייתן שוויון וימנע אפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובאספקת מוצרים ושירותים. החוק הזה גם מיישם את ההמלצות של הצוות למיגור הגזענות, בעיקר נגד יוצאי אתיופיה, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור, חברתי, שלא נמצאת פה, שעזרה לנו הרבה מאוד בנושא של החוק. זה חוק שאין עליו הסתייגויות ואני מבקש מחבריי לאשר אותו בקריאה שנייה ושלישית. תודה לחבר הכנסת סלומינסקי. חברי הכנסת, כאמור, אין הסתייגויות. יש בקשות דיבור. פנינה תמנו-שטה, יעל גרמן, מיכל רוזין, מעוניינת? מוותרת, תמר זנדברג, אילן גילאון, עיסאווי פריג'; מוסי רז, מוותרים על רשות הדיבור. אם כן, נצביע על הצעת חוק לסיוע משפטי (תיקון מס' 22, הוראת שעה), התשע"ט 2018, קריאה שנייה, כנוסח הוועדה. נא להצביע.

24 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. עוברים לקריאה שלישית, מי בעד?

אפשר להצביע. חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 22, הוראת שעה), התשע"ט 2018, נתקבל.

הצבעתי בטעות אצל עמיר בשנייה ואצלי בשלישית. חבר הכנסת חיליק

גמורה הצביע במקומו של חבר הכנסת עמיר פרץ.

בעד, 25, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני קובע כי הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס'

הוראת שעה), התשע"ט 2018, אושרה במליאה בשלוש קריאות. חברי הכנסת, ההצעה הבאה היא הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט 2018, לקריאה ראשונה. יציג את ההצעה השר יריב לוין, בשם שר התחבורה והבטיחות בדרכים. בבקשה, אדוני. לאחר מכן יתקיים דיון. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בשמו של שר התחבורה והבטיחות בדרכים אני מבקש להביא בפני הכנסת את הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט 2018. הצעת החוק עוסקת בשני נושאים.

חיוב רוכבי אופניים חשמליים בגירים בדרך עירונית בחבישת קסדה. אופניים עם מנוע עזר הפכו, מאז אסדרתם בשנת 2014, לנפוצים מאוד, ולפי ההערכות מספרם עומד כיום על כ-000,250. לצד יתרונותיהם המשמעותיים בהקלת הגודש, הרעש וזיהום האוויר במרחב העירוני, הרכיבה עליהם מלווה בסיכונים, בראש ובראשונה לרוכב. כיום קיים פטור מחובת חבישת קסדה רק לבגירים הרוכבים בדרך עירונית. פטור זה נועד ביסודו לעודד מיזמים להשכרת אופניים.

לאור הסיכונים הנזכרים בקשר לרכיבה על אופניים חשמליים, ומאחר שאופניים כאמור אינם עומדים להשכרה במסגרת המיזמים הנזכרים, מוצע שהפטור הנזכר לא יחול על הרוכבים על אופניים אלה, והם יחויבו לחבוש קסדה. התיקון השני, הרחבת הסמכויות בקשר להשבתת רכב. בפקודת התעבורה מעוגן הסדר המקנה סמכות מינהלית או שיפוטית לאסור שימוש ברכב בעבירות מסוימות המנויות בתוספת השביעית. בתקופה שחלפה מאז נכנס החוק האמור לתוקף ניתנו עשרות אלפי הודעות איסור שימוש ברכב מכוח הסמכות המינהלית שלעיל. לאור הניסיון הנצבר, מוצעים כמה שינויים לגבי השימוש בסמכויות אלה. לפי ההסדר הקיים, לא ניתן לאסור שימוש ברכב בשל עבירה שהוכרזה עבירת קנס, כך ששוטר אינו רשאי למסור הודעת איסור שימוש כאמור בשל עבירת אי-ציות לרמזור אדום, שכן היא עבירת קנס. מאחר שעבירה זו היא עבירה חמורה ומסוכנת ונקבעה כעבירת קנס מטעמים של יעילות האכיפה בלבד, מוצע להחריג אותה מכלל עבירות הקנס, כך שיהיה אפשר להטיל בשל ביצועה איסור על שימוש ברכב. בנוסף, לפי ההסדר הקיים, בית המשפט לתעבורה מוסמך לתת צו איסור שימוש ברכב רק אם העבירה שבה הורשע הנאשם כלולה ברשימה שנקבעה לעניין זה בתוספת השביעית לפקודת התעבורה. מוצע לבטל הגבלות אלה ולהשאיר לשיקול דעתו של בית המשפט, במסגרת מכלול שיקולי הענישה, אם לתת בנוסף לעונש בשל כל עבירה שהיא גם צו איסור שימוש ברכב. לאור זאת, אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק.

תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. חברי הכנסת, רשימת הדוברים, קריאה ראשונה: עאידה תומא סלימאן, תמר זנדברג, מוותרת, מיכל רוזין, כנ"ל, ישראל אייכלר, איננו, יואל חסון, מוותר, עליזה לביא, מירב בן ארי, עבד אל חכים חאג' יחיא, יהודה גליק, אני רוצה.

עד שלוש דקות לרשות

בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, מחר יש בחירות לרשויות המקומיות, וזה, מה שנקרא, חגיגה דמוקרטית, ומדברים פה איפה ראש רשות ימשיך, איפה יהיה מהפך. אבל, כבוד היושב-ראש, לא מדברים על המהפך נגד הדמוקרטיה: שנגיע למצב שיש מועמד בקלנסווה שיורים לו על הבית פעם ראשונה, על הרכב של אשתו פעם שנייה, פעם שלישית על הרכב שלו, ופעם רביעית איום מפורש: כנראה שלא הבנת את המסר, הכדור הבא יהיה בראש שלך, והוא נאלץ לפרוש. אחרי כל היריות הקודמות, איפה המשטרה? איפה כוחות הביטחון? ומי צריך לתת את הביטחון למי שרוצה להיות מועמד? איפה הדמוקרטיה שאנחנו מדברים עליה?

כבוד היושב-ראש, אני חושב שצריכה לבוא אמירה, כבוד השר, צריכה לבוא אמירה ברורה: אם מדברים על דמוקרטיה, אז צריך להגן על הדמוקרטיה.

אוי ואבוי. אנשים שבכלל לא הגישו את המועמדות קיבלו איומים,

ואם אנחנו רוצים שאנשים שהם פושעים ישתלטו גם על הרשויות המקומיות,

כי אז תהיה שם גם בעיה של מכרזים, עבריינות, כל דבר שאתה לא יכול אפילו לחשוב עליו אם הנגע הזה לא יטופל. לכן עליתי לדבר, למרות שכולם רצו לא לדבר היום כדי לקצר. אני חושב שהנושא הזה חייב טיפול, וטיפול שורש.

תודה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. יהודה גליק, סעיד אלחרומי, מוותר, רויטל סויד, איציק שמולי, מוותר, רוברט טיבייב, לאה פדידה, טלב אבו עראר, אמיר אוחנה, יעל כהן-פארן, איילת נחמיאס ורבין, נחמן שי,

אדוני?; נאוה בוקר, יוסי יונה, עמיר פרץ, מאיר כהן, אכרם חסון, עמר בר-לב, מוותר, יחיאל חיליק בר, אברהם נגוסה, עיסאווי פריג'; חיים ילין, עפר שלח, מיקי לוי,

אה, סליחה, חיים ילין מעוניין לממש את זכותו. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני ממש מתנצל, אבל אני מחויב. לאחר ההפגנה של תושבי עוטף עזה אתמול, שחסמו את הכבישים באיילון, אני לא יכול להישאר אדיש למה שקורה היום בעוטף עזה.

את שלוש הדקות שכבוד היושב-ראש נותן לי, אני מקדיש להם, הגיבורים האמיתיים של מדינת ישראל. ביום שישי 41 טילים התפוצצו, בלילה שבין שישי לבין שבת. והטרור, מה הוא אומר? הוא אומר לקבינט: תסתכלו, אנחנו יורים רק על עוטף עזה, אז אל תגיבו קשה, כי זה לא אשקלון, לא באר שבע ובטח לא אשדוד. אנחנו גם יורים עליכם בשישי-שבת, זאת אומרת, אנחנו לא מפריעים לסדר-היום, אין לימודים בכל מקרה ואין גם כלכלה, זאת אומרת, גם לא מאבדים יום עבודה. אז כשאתם מגיבים אלינו, אז בעדינות, בבקשה מכם, אל תהרגו לנו מחבלים. זאת השפה של עוטף עזה, ככה מדברים מחבלים עם ממשלת ישראל. אתם חייבים להבין איך מדברים. בתווך, מי נמצא? 50,000 אזרחים שבילו את השישי-שבת לא בבית הכנסת, כי אין מיגון שם, חס וחלילה, בממ"דים, שם הם בילו, כולם. הם לא מבחינים, לא מבחינים בין דם לדם, הם לא מבחינים בין מי שמצביע ליכוד בשדרות למי שמצביע מרצ בקיבוצים, או יש עתיד. לא, אין, כולנו שם נמצאים ביחד. ההפגנה הזאת, שהגיעה מלמטה, כבוד היושב-ראש, זו זעקה. זעקה על זה שהקבינט, שהוא קבינט מדיני-ביטחוני, הוא צריך לקבוע מדיניות ולהשתמש בצה"ל, בביטחון, ככלי, לא כמטרה. אל תיכנסו לעזה אם אתם לא יודעים מה לעשות ברצועת עזה. אל תיכנסו למבצע אם אנחנו נחזור בדיוק לאן שחזרנו אחרי צוק איתן, אחרי עופרת יצוקה ואחרי עמוד ענן. מה שצריך, כבוד היושב-ראש, ואי-אפשר לחוקק את זה, זו מנהיגות. שיבוא ראש הממשלה ויגיד לאזרחי עוטף עזה: אני יודע שקשה לכם, אני יודע שאתם כבר שמונה חודשים עם שרפות ונושמים את מה שאתם נושמים. אנחנו יודעים שאתם שומעים את הפגזים ואת הרימונים שזורקים על חיילי צה"ל ואנחנו מבינים את המציאות על הגדר. וכל מי שחי הגדר, תחרקו שיניים, כי אנחנו צריכים אתכם חזקים. אנחנו צריכים אתכם לעוד שישה-שבעה חודשים, שנגיע לפיוס, למלחמה, למשהו.

כבוד היושב-ראש, לא אומרים את האמת לציבור. אחרי זה אנחנו מתפלאים למה העם לא סומך על הממשלה ולמה הכנסת לא אמינה כלפי הציבור.

תודה לחבר הכנסת חיים ילין. עפר שלח, חבר הכנסת מיקי לוי,

קסניה סבטלובה, איתן ברושי, מיכל בירן, פנינה תמנו, מוסי רז, מוותר? מוותר.

דודי אמסלם, אורן חזן, בבקשה. היושב-ראש, חברי השר, כנסת

עם ישראל כולו, רק הערה לפרוטוקול, אדוני היושב-ראש: קודם כשדובר על ההצבעה, זו לא הייתה הצבעה בקריאה שנייה ושלישית, זו הייתה בשלישית, הצבעה כפולה בשני מקומות. אז רק שזה יופיע בפרוטוקול, כי יש מצב שזה כן משפיע על תוצאות ההצבעה, למרות שכולנו היינו, עכשיו נחזור לענייננו. אמר זה שאבא שלו גנב את המוח בהצבעה, על הצבעה כפולה שלי. יש חבר כנסת אחד שעדיף לו לשתוק כשמדובר בהצבעה כפולה וזה אורן חזן הידוע, הבן של המוח. אז, בבקשה, חבל שלא ירשת מוח קצת.

עם ישראל, בשעה טובה מחר כולכם תיגשו להצביע בקלפיות, בבחירות המקומיות. אני קורא אליכם, אחיי ואחיותיי היקרים, אל תתעצלו, צאו מחר, קחו את עצמכם, תשפיעו, תהיו מעורבים. חמש דקות בקלפי, יכול להיות גם שעה, שעתיים, בעזרת השם יהיו תורים וכולם יבואו לקחת חלק בחגיגה הדמוקרטית, אבל הזמן הזה בקלפי יאפשר לכם לבחור את האנשים הנכונים שילוו אתכם בחמש השנים הבאות. אני פונה אליכם, אחיי ואחיותיי בכל רחבי ארץ ישראל, הקשיבו לי, הצביעו מח"ל בקלפי, הנבחרת הנכונה בכל עיר ועיר, עיר וכפר. אני קורא לכם לא להתבייש, לעשות את המוטל עליכם ולהצביע לרשימה הנכונה, לרשימת הליכוד, בכל מקום שהוא. עשו לי טובה, תעשו את זה באהבה, תיקחו את הפתק של מח"ל ותשלשלו אותו בתוך הקלפי. אני מבטיח לכם שאם תהיה לכם בעיה עם נציג כזה או אחר שלא יקשיב לכם, שלא יעמוד לרשותכם, אתם מוזמנים לפנות אליי,

אנחנו מבטיחים לכם, אתם צריכים לדעת שהקשר של הנבחרת בשלטון המקומי עם הנהגת המדינה, עם תנועת הליכוד, שהיא המובילה ותמשיך להוביל את המדינה בשנים הבאות, הוא הקשר החשוב ביותר. גם חברי היושב-ראש יודע, כמו חברי השר ויתר החברים פה בבניין, כמה ראשי רשויות ונבחרים מגיעים אלינו לכאן, מתדפקים על דלתותינו, באים לבקש עזרה למקום שבו הם גרים. בהקשר הזה אגיד משפט שיקפיץ קצת את קפוצי הישבן ואומר שהקשרים עושים את ההבדל. כן, כן, הקשרים עושים את ההבדל. אז אם יש לכם דרך לתמוך ברשימה שיש לה קשרים ישירים עם הממשלה, עם הכנסת, עם נבחרי הציבור בשלטון הלאומי, זו רק תנועת מח"ל. הצביעו מח"ל בקלפי, אני מבטיח לכם שלא תתחרטו. תודה רבה. הרבה הרבה. מזמן כבר.

רשימות בכל הארץ, כחול-לבן. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט 2018, בקריאה ראשונה. מי שמעוניין להצביע יכול להצביע, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'

חברי הכנסת, בעד, 21, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, הנושא הבא שלנו: החלטה על תיקון טעות מטעם הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות: הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדיים (הוראת שעה), עבודת נשים (תקופת לידה והורות) (השתתפות בעלות מעון יום והסטודנטיות) והצעת חוק שירותי תשלום, בדבר תיקון טעות בחוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6), התשע"ח 2018. לאחר שאמרנו את כל השם הארוך הזה של הוועדה, אני מתכבד לבקש מיושבת-ראש הוועדה, חברת הכנסת רחל עזריה, להציג את ההחלטה בדבר תיקון טעות לחוק,

תודה רבה. בחוק שהעברנו בסוף המושב הקודם נפלה טעות. במקום שיהיה כתוב "רשאי בית משפט", צריך שיהיה כתוב, במקום שיהיו כתובות שיש שתי אפשרויות, הוא לא יכול שתי אפשרויות במקביל אלא או זה או זה, זה התיקון. הייתה השמטה מקרית,

לא היה בדיון של הוועדה, ואני מבקשת שאנחנו נצביע בעד, פשוט כדי לפתור את הטעות הזאת.

תודה לחברת הכנסת רחל עזריה. זה טעון אישור של המליאה, לכן מי שמעוניין להצביע יוכל כרגע להצביע. מי בעד החלטת הוועדה? מי נגד? נא להצביע.

חברי הכנסת, בעד, 25, אין מתנגדים, אין נמנעים, ההחלטה אושרה בידי המליאה בדבר תיקון טעות בחוק. על חוק הסיוע המשפטי חבר הכנסת סעיד אלחרומי הצביע בטעות גמורה ממקומה של ניבין אבו רחמון. רשמנו לפנינו וגם הודענו לפרוטוקול, אבל תהיו ערניים, חברי הכנסת. הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (תיקון מס' 2), התשע"ט 2018, לקריאה ראשונה. מי שיציג את החוק הוא חבר הכנסת אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת להסמכת מעבדות (תיקון מס' 2), 2018, תסייע לנו גם בנושאים שרלוונטיים להפחתת יוקר המחיה. אחד מהצעדים להפחתת יוקר המחיה הוא באמצעות הפחתת הרגולציה, במקרים שבהם הרגולטור לא בודק את כל התנאים והדרישות בעצמו אלא מאפשר לגורם מקצועי נוסף, שמאושר על ידו, לבוא, לבדוק ולתת את הרישיונות במקומו. התיקון כאן מרחיב את הסמכויות של הרשות להסמכת מעבדות להסמיך, בנוסף למעבדות, גם גופי בדיקה, גופי התעדה וגופים להכשרה ולהתעדה של כוח אדם.

אנחנו מגדילים את מספר הגורמים שמאפשרים ויכולים לבוא ולתת אישורים. באופן הזה יש יותר אפשרויות, יש יותר תחרות, גם המחירים יהיו יותר זולים, יש גם יותר אלטרנטיבות. ולכן כאן אנחנו יכולים לקצר באופן משמעותי הליכים ביורוקרטיים הנדרשים כיום גם מבחינת זמנים וגם מבחינת עלויות. אין ספק שקיצור התהליכים ייטיב גם עם העוסקים, ועל פי הנתונים שבידינו, זה גם יתגלגל בסופו של דבר לצרכנים, שמכיוון שהעלויות ירדו הם יוכלו לבוא וליהנות מזה. הרחבת הסמכויות לא רק תאפשר חיסכון במשאבים הממשלתיים אלא גם תקנה לממשלה כלי סיוע מקצועי וחיוני, שיש בו להביא לכדי עלייה ברמת המקצועיות והאיכות במשק ולהקניית ביטחון לציבור הצרכנים, מכיוון שנוכל לבוא ולבדוק בנושא הזה יותר דברים. התיקון הזה הוא נדרש, יש לומר שאפילו הכרחי, במשק תחרותי שמתייחס בנושא הזה לטובת התושבים. הרשות עצמה היא גוף מקצועי וסטטוטורי שיש לו הכרה, גם כמובן על ידי הממשלה וגם במישור הבין-לאומי, כאשר יש 103 מדינות בעולם שלמעשה עובדות איתה. מכוח הסכמים אלו מוכרות תעודות הבדיקה, ולכן יש כאן גם בשורה נוספת, שאותם גורמים שיאושרו על ידי אותם גופים יוכלו להשתמש בזה גם בשיווק וגם בהגדלת היצוא. אז ללא ספק יורד כאן חסם ביורוקרטי ורגולטורי, וזה חשוב למשק ולאזרחים וליוקר המחיה.

תודה לשר הכלכלה והתעשייה אלי כהן. חברי הכנסת, קריאה ראשונה, אז יש חברי הכנסת שנרשמו לדיון. אני קורא את הרשימה. מי שמעוניין לממש את זכותו שיודיע לי. עאידה תומא סלימאן, תמר זנדברג. תמר זנדברג מבקשת. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברים,

יש מחר בחירות וכולם רוצים ללכת לעזור למועמדים. אני חייבת לשתף אתכם במה שקורה בשעות האלה בתוך מערכת הבחירות. בכפר סבא נשלח עכשיו, בשעה האחרונה, סמס כזה: "מחר מטהרים" לא פחות ולא יותר, "מטהרים את כפר סבא מהשמאלנים. תושבי כפר סבא, אל תצביעו למפלגות השמאל". כרגע דווח לי שבנהריה הדביקו פתק מרצ למועמד, ואני אמרתי: רגע, מרצ לא רצה בנהריה, איך קרה? הדביקו את הפתק מרצ למועמד כדי לפגוע בהצבעה בו. כך שאותם, רק שתדעו שהפייק ניוז, ההסתה, השנאה, השקרים, כל הדברים האלה כאן במערכת הבחירות הזאת, אני לא אלך אחורה לדברים שכולם יודעים: הקמפיינים המסיתים, ומחר זאת יכולה להיות הבת שלך, והקמפיין של הליכוד בתל אביב, והתנועה האסלאמית וכל ההפחדה הזו. אורן אסף חזן (הליכוד): אבל זה לא נכון.

חברות וחברים, יש לי קריאה אחת לכל מי שרואה אותנו כרגע: מחר, בבחירות המקומיות, תצאו להצביע למי שמייצג אתכם, למפלגות השמאל, למרצ, כדי לשמור על הערים חופשיות, לא חופשיות רק מהדתה ומהסתה ומהשתקה, חופשיות גם מפייק ניוז והסתה ושקרים.

אורן אסף חזן (הליכוד): רק הליכוד יכול, תמר.

מיכל רוזין, ישראל אייכלר, יואל חסון, עליזה לביא, מירב בן ארי, עבד אל חכים חאג' יחיא, יהודה גליק, סעיד אלחרומי, מוותר, איציק שמולי,

לאה פדידה.

כן, בבקשה, חברת הכנסת לאה פדידה. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נכון להיום אנחנו, נשים, 13% במועצת העיר. אני פונה אליכם: מחר בבוקר מתחיל היום שבו אנחנו יכולים להשפיע ולשנות את המציאות, לא להצביע לרשימה כזו או אחרת שאין בה נשים בתוך הרשימה, כי נשים בשולחן המועצה זה הרבה יותר בשבילכם מאשר בשבילן.

חבר הכנסת מיקי, אין יותר מאישה שיודעת מה צריך בעיר. היא יודעת בדיוק מה צריך במערכת החינוך, בבריאות, איך בבית הספר, אפילו תחנת האוטובוס. חבר'ה, לא מדובר פה באזרחים, שמאל וימין. פה מדובר בתושבים ותושבות. וצריך להיות אכפת, וצריך לבחור את חברת המועצה וחבר המועצה שראויים לאמון שלכם וילחמו בהתנדבות לטובתכם, ויעשו את העבודה. זה הזמן לתקן, שהרבה יותר נשים תשבנה על שולחן מועצת העיר, ושלא נבכה אחר כך. כי לנו הנשים יש זווית אחרת, כמי שבאה, 19 שנה, מהשלטון המקומי אני יודעת כמה זה חשוב שתהיה אישה בשולחן.

ברכות לעיר האחת והיחידה, שממנה אני באה, ליקנעם, לעומד בראשה סימון אלפסי, שיזכה לעוד שנים רבות. ובואו מחר נצביע כמו שצריך. תודה, חברת הכנסת לאה פדידה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, יעל כהן-פארן, איילת נחמיאס ורבין, נחמן שי, נאוה בוקר, יוסי יונה, עמיר פרץ, מאיר כהן, אכרם חסון, עמר בר-לב. יחיאל חיליק בר. יחיאל חיליק בר (המחנה הציוני):

בבקשה, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר.

אני אהיה קצר כדי לא לפגוע בסיורים שלך במוניציפלי. אני יודע שיש לך לו"ז עמוס. אני חלק ממנו. הלב שלי, לא.

משוחרר, משוחרר, משוחרר. כך אני אהיה פחות בלחץ. אדוני היושב-ראש, אני התחלתי לדבר על זה בנאום בן הדקה שלי, אבל אני רוצה לתת לזה גם את שלוש הדקות פה, בבית הזה, ולספר על כנס מרגש שהיה לי יחד עם יושבת-ראש מרצ, שמדברת עכשיו, תמר זנדברג, ויחד עם יהודה גליק.

אני חושב, אפילו היסטורי במובן של המשתתפים שלו, ותכף אני אספר. זה היה כנס רבנים ומומחים, מימין ומשמאל, התומכים בחוק לפיקוח על יצוא נשק ישראלי. בעצם הם באו לתמוך בחוק שלי ושל ח"כים נוספים שיאסור מכירת נשק ישראלי למדינות שבהן מתבצעות הפרות חמורות של זכויות אדם. ואני אמנה, יואל, אתה מכיר גם את הרבנים: בהשתתפות הרב יואל בן-נון, הרב יהודה גלעד, הרב משה הגר, הרב גלעד קריב, הרבה תמר אלעד-אפלבאום, יאיר שחל, מזכ"ל תנועת בני עקיבא, עו"ד איתי מק וחן בריל אגרי, ועוד רבים רבים אחרים. אדוני היושב-ראש, יש מכתב, שבאופן באמת נדיר ומרגש חתמו עליו 30 רבנים ורבניות מכל קצוות הקשת הפוליטית. הובילו אותו הרב יואל בן-נון, הרב שמואל דוד, הרב בני לאו, הרב יעקב מדן, הרב יובל שרלו ועוד רבים אחרים, שבעצם אומרים: אנחנו מאמינים מאוד במדינת ישראל, במוסר שלה, בצורך להגן על עצמה, והיא עושה את זה מדהים. הראינו איך זה אפילו לא אחוזון קטן,

של פגיעה ביצוא הישראלי, אבל מצד שני אנחנו הבאנו גם,

אלא רבנים, המורים המוסריים של הציונות הדתית ואחרים, איך היהדות וההלכה,

יותר בקי בה ממני, פשוט אוסרת עלינו, כיהודים, אוסרת. הרב בן-נון ציטט שם את הרמב"ם ואמר שהיהדות, המוסר היהודי,

אוסרים עלינו למכור נשק למדינות שמפירות זכויות אדם. אבל יותר גרוע מזה, אנחנו לפעמים גם מוכרים נשק למדינות, מירב, שהיום הן ידידותיות כאלה.

לצורך העניין, שניתן למדינה ידידותית, גואטמלה או פרגוואי,

אבל אנחנו גם מכרנו לאיראן של השאה נשק, והטילים הללו, הבהירו שם החברים,

חזרו אלינו, לגבולות ישראל, אחרי שהתחלף המשטר. שלא לדבר על זה שהנשק הישראלי הזה שמכרנו מימן אז את המרצחים האלה וגרם להם, בנשק שלנו, להרוג אזרחים חפים מפשע ולשמור עליהם בתוך דיקטטורה. אז כמובן שאנחנו יודעים שישראל היא מדינה מוסרית, וכמובן שאנחנו יודעים שיש היום חוק, שיש בו לקונה, שבוחן איזשהן אמות מוסר, ואגב, אנחנו משווים את עצמנו לאו"ם בעניין הזה, אבל אנחנו תמיד מבקרים את האו"ם עד כמה הוא לא אובייקטיבי, ופתאום הוא אמת מוסר בעינינו. אני יודע שהזמן שלי תם, אדוני. אני רק רוצה לבקש, גם בשמי, גם בשם כל הרבנים האלה וגם בשם אזרחי ישראל היהודים והלא-יהודים, לתמוך בוועדת השרים בחוק הזה שיבוא בעוד שבועיים לכנסת ולהפוך את ישראל למדינה צודקת ומוסרית יותר. תודה, אדוני. תודה, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר. אברהם נגוסה מעוניין לדבר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית לכל אזרח יש זכות לבחור ולהיבחר.

אזרחי ישראל יוצאים להשתמש בזכות שלהם, הדמוקרטית, ואני קורא לכל אזרחי ישראל לצאת ולהצביע.

כמובן, הליכוד היא המפלגה, תן לי להגיד, זה התור שלי. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, עממית וערכית, ולכן צריך לחזק את מפלגת הליכוד בכל הרשויות המקומיות,

תהיה לנו מדינה יותר חזקה כלכלית, ביטחונית, חברתית, קליטת עלייה, בכל התחומים. ולכן אני קורא לכל אזרחי ישראל לצאת ולהצביע מח"ל מחר בכל הרשויות המקומיות.

תודה רבה לחבר הכנסת אברהם נגוסה. חבר הכנסת עיסאווי פריג' עיסאווי אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ילין, אינו נוכח, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה, גברתי. קסניה, קסניה, קסניה, איך לא שלחת סרטון. יש לי עכשיו קבוצת מעודדות, זה מרשים. שלוש דקות, גברתי. מגיע לי, אחרי שלוש שנים, קבוצת מעודדות.

היום פורסם סקר מאוד מעניין, שהזמין אותו מכון מיתווים למדיניות חוץ אזורית, ומי שביצע אותו זה מכון רפי סמית. הסקר נוגע לעניינים של מדיניות חוץ, נושא לא מאוד פופולרי במחוזותינו, לצערי הרב. גם הישיבה לחוץ וביטחון זה ישיבה לביטחון, וקצת לחוץ. אנחנו יודעים איך הדברים מתנהלים שם. בכל אופן, רציתי לצטט כמה ממצאים מרתקים מתוך הסקר הזה, שאולי כדאי שממשלת ישראל, ובוודאי הקואליציה, ישימו לב אליהם, כאשר הם טוענים שהם מדברים מפי כל העם. אז קודם כול, כאשר ענו הנשאלים על השאלה אם ישראל צריכה לשאת ולתת עם ארגון החמאס לגבי ההסדרה בעזה, 51% מהישראלים ענו שלא, לא צריך, אסור לעשות את זה, כי זה דבר מסוכן, מדובר פה בארגון טרור, ובשום פנים ואופן אסור לתת לו לגיטימציה. כאשר נשאלו אלה שהשתתפו בסקר, שהם ציבור מייצג של החברה הישראלית, אם ישראל צריכה לשאת ולתת במשא ומתן לשלום עם הרשות הפלסטינית, 50% מהנשאלים אמרו בפירוש כן, 36% אמרו לא, והמיעוט לא ידע מה לענות, לא הייתה לו תשובה או שלא רצו לענות על השאלה הזאת. 50% מהנשאלים בסקר הזה ענו שהם היו רוצים שישראל תיכנס שוב למשא ומתן עם הרשות הפלסטינית. אני יודעת שמרגש מאוד, וזה ריגש גם אותי, לראות את הספורטאים שלנו מופיעים באבו דאבי ומנגנים שם את ההמנון הישראלי. ראש הממשלה שלנו הוא לא הראשון שמבקר בעומאן, אבל בהחלט, זה הישג נאה. אבל מי שחושב שהשלום האזורי או שלום כלשהו עובר דרך ריאד, אבו דאבי, מסקט או אחת מהבירות האלה, הוא טועה טעות מרה. היחסים המשתפרים עם מדינות האזור, במיוחד עם מדינות המפרץ הפרסי, בהחלט הם יחסים חשובים מאוד, ואני האחרונה שתגיד שלא צריך להשקיע בזה. כן צריך להשקיע בזה. צריך להשקיע מאמץ בשלום בילטרלי גם עם השותפות החדשות וגם עם השותפות הישנות, כאלה שנזנחו, וראינו את התוצאה בהחלטה המפתיעה של המלך, לפחות היא הייתה מפתיעה מבחינת משרד החוץ, לגבי הרצועות בנהריים ובצופר. אבל מה שכן צריך לעשות, וזה כמובן גם ירים את יחסי החוץ שלנו עם הלאום הערבי ל-level אחר לגמרי, זה כמובן לפתור את הבעיות הקיימות עם השותפים הקיימים כאן, ממש מתחת לאף שלנו. בשביל זה לא צריך לנסוע למסקט. נסיעה למסקט לא תעזור לנו לפתור את הבעיה של עזה וגם לא את הבעיה של הגדה המערבית. צריך לשבת. אין מנוס ממשא ממתן, אין פתרון אחר, אי-אפשר להמציא שוב את הגלגל. משפט סיכום.

שוב ולשאת ולתת על הדברים הקשים ביותר. אבל חייבים לדבר עליהם, אסור לטאטא אותם מתחת לשטיח. תודה, תודה. חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו,

חבר הכנסת מוסי רז,

מוותר. מוותר, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח. חבר הכנסת אורן אסף חזן, בבקשה, אדוני. אורן הדובר האחרון, ואחריו אנחנו נעבור, בעזרת השם, להצבעה. אורן, בן כמה אתה?

את הח"כית האנונימית תמר זנדברג. לא הייתי מתגאה במקומך במה שעשית. משתמש בילד מסכן כדי שיברכו אותך. תראה כמה אני חסר. היושב-ראש סמוטריץ, זה נראה לך ראוי? עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. הוא בירך לגיל 37, הוא אומר: משתמש בילד. כשאין שכל, אין דאגות. התקשרה אליי מישהי שאמרה: אחי הקטן מסכן, חולה וזה.

מישהו אחר כבר בירך לגיל 37. אדוני היושב-ראש, אני ממתין לדקות שלי עד שהוא יפסיק להפריע. אתה יכול להתחיל לי מההתחלה, בבקשה?

אם בכל פעם שאתה מפריע, אני אפסיק את השעון לדוברים, אז הם לא יפסיקו לדבר אף פעם.

שיניתי פאזה.

אני מבקש, גזלת ממני חצי דקה, אל תשכח לי את זה בסוף. חברי היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה בחלקה, עם ישראל חי, רבותיי, תשמעו: רוב הציבור לא שמע, לא יודע, לא ראה, כנראה יש לזה קשר לעובדה שמדובר בערבי ולא ביהודי מתל אביב או הסביבה, אבל ברגעים אלה ממש יש תושב ישראלי, תושב ירושלים, מוחזק בשבי הרשות הפלסטינית ברמאללה. הוא נחטף לרמאללה, הוא עובר שם עינויים קשים, עד זוב דם, והוא מוחזק שם בתנאים לא תנאים, תוך כדי מכות, השפלות, חיתוכים, עינויים קשים, כמו שאמרתי, רק בגלל שהוא העז למכור קרקע ליהודים. התקשורת לא מדברת, השמאל נעלם לגמרי, ארגוני זכויות האדם, לא יודע אם הם קיימים בכלל. ואגב, אדוני היושב-ראש, הם עוד קוראים לנו גזענים. היום התקיים דיון בוועדת הפנים של הכנסת. כאב לי לראות איך דווקא בדיון הזה אנשי הימין באו ונלחמו כדי שרשויות אכיפת החוק, שלא עושות דבר וחצי דבר כדי לשחרר אותו מהשבי הנורא ברמאללה, אזרח, תושב ישראלי, תעודת זהות כחולה. אבל מהצד השמאלי של המפה אין קול ואין עונה, שלא לדבר על הח"כים מהרשימה החמאסית המשותפת, איך הם היו זועקים ומזדעקים אם היה מדובר באיזה מחבל או מחבלון קטן שהיה נמצא במרתפי השב"כ.

הייתי שם אותו עמוק באדמה, לא במרתפים, אין טעם גם לעבור שם. אני חוזר ואומר עוד פעם: תושב ישראלי בעל תעודת זהות כחולה מוחזק בניגוד לרצונו,

ברמאללה. יש ניצול ציני,

של טוב הלב הישראלי. הרשות הטרוריסטית,

מחוללת הטרור, בראשות אבו עכבר, הפחדן הקטן, שמקומו גם כן כבר בעולם הבא, מנצלת את טוב ליבה של מדינת ישראל, שוברת את הריבונות של מדינת ישראל, לוקחת מפה תושבים, ובעבר גם אזרחים, ומענה אותם. אני לא מבין איך אתם שותקים, טומנים ראשכם באייפונים, יושבים פה ממלאים פיכם. יש פה שייח' שיושב, מוריד את הראש למטה. לא יודע, כנראה הוא מתפלל לאללה שיעזור לו לשחרר. תקשיבו, ותקשיבו טוב. אם היה מדובר ביהודי, החדשות לא היו מפסיקות לדווח. המהדורות והפוּשים לא היו מפסיקים להגיע. אתם הייתם עולים פה אחד אחרי השני ואומרים: הממשלה לא עושה דבר. רשויות החוק ישנות. משפט סיכום, בבקשה. אני מסיים.

כשמדובר בערבי, אז נוח לכם, זה קצת פחות לא נעים, פחות צובט, פחות כואב? אני צריך למצוא את חבריי חבר הכנסת סמוטריץ, חבר הכנסת אכרם חסון,

חבר הכנסת יואב קיש,

אני מסיים, יש לי מה להגיד גם בחוק הבא. שבאים ונלחמים. ואתם, מה? שותקים רק כי מדובר בערבים.

תודה רבה, חבר הכנסת אורן אסף חזן.

נעבור, אם כן, בעזרת השם, להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (תיקון מס' 2), התשע"ט 2018, בקריאה ראשונה.

ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (תיקון מס'

22 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. שלושת חברי הכנסת של סיעת מרצ מבקשים לצרף את תמיכתם בהצעת החוק לפרוטוקול.

התקבלה בקריאה ראשונה,

אני אדבר, אני אדבר כמה

עכשיו הודעה לגברתי מזכירת הכנסת. ברשות היושב-ראש, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54 והוראת שעה), התשע"ט 2018, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

תודה רבה, גברתי המזכירה.

לסעיף הבא שעל סדר-היום, הסעיף האחרון: חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11, הוראת שעה) (עוזר בטיחות), התשע"ט 2018, לקריאה ראשונה, של חבר הכנסת איל בן ראובן וקבוצת חברי כנסת. חבר הכנסת בן ראובן, הבמה לרשותך, אדוני. בבקשה, עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש,

החוק האחרון?

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, לאחרונה המוות פוקד את ענף הבנייה ביתר שאת. שנת 2018 טרם הסתיימה ומצבת ההרוגים עולה בהתמדה מדי יום. אני באופן אישי ממש בתחושה של שיטפון, ואין בלם תקין ופועל שמצליח לעצור את ההרג הזה. 37 פועלים ושני עוברי אורח מתו השנה, ארבעה מתוכם מתו רק בשבוע שעבר. 148 פצועים, מתוכם 38 קשים ו-110 באורח בינוני. הם בסך הכול הלכו לבנות בתים, בתים שלנו. הם לא יצאו למלחמה. הם יצאו לעבודה. חברי וחברות הכנסת, אני התוודעתי לראשונה לנושא ההפקרות בענף הבנייה ולתאונות הכל-כך קשות שפוקדות אותו לפני כשנתיים וחצי. מאז הקמתי, יחד עם חבריי יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת אלי אלאלוף וחבר הכנסת חברי עבד אל חכים חאג' יחיא, צוות משימה, כך קראנו לו, שמטרתו אחת: להוריד את מספר התאונות ולבסס שינוי תרבותי אמיתי בענף הזה. לשם כך נדרשת פעולה מקיפה, שכוללת בתוכה אסטרטגיה שלמה של אכיפה, הרתעה, תגמול, הכשרה, פיקוח, בקרה, כל זאת על מנת להביא לשינוי הן בתרבות, וחשוב מכך, בתוצאות הנוראיות.

אני מוכרח לומר שאני גם זוכה לשיתוף פעולה פורה עם השר חיים כץ ומינהל הבטיחות התעסוקתית, ונעשות בהחלט פעולות רבות ומשמעותיות, שלא נעשו בתחום הזה בעבר. הצעת החוק שעולה כאן היום להצבעה היא תולדה של כיתות רגליים וביקורים רבים בשטח, שבהם סיירנו, אני וחבריי, באתרי בנייה, וניהלנו שיחות רבות עם פועלים, מנהלי עבודה, קבלנים ויזמים. הגענו יחד למסקנה שמנהלי עבודה באתרים, ואני אומר את זה מהם, אינם מסוגלים, כבוד היושב-ראש, לממש את תפקידם ואחריותם בתחום הבטיחות. האחריות לבטיחות בעבודה היא משימה מורכבת באופייה, המחייבת השקעת תשומות ניכרות שאין באפשרותם של מנהלי עבודה להקדיש מאחר שהם עסוקים בעוד מיליון ואחת משימות כאלה ואחרות. והתוצאה היא שנושא הבטיחות נדחק לא אחת לשוליים.

יזמנו הצעת חוק, שתחייב את מבצע הבנייה באתר למנות עוזר בטיחות, שיסייע למנהל העבודה בשמירה על כללי ותנאי הבטיחות באתר באמצעות דיווח על ליקויי בטיחות שמתרחשים במהלך העבודה באתר, להתריע בפני העובדים, ולדרוש את התיקון, על ליקויי הבטיחות שעלולים לסכן את חייהם, ולתעד את הליקויים בפנקס האתר בסמוך למציאתם. מנהל העבודה יהיה אחראי על תיקון הליקויים שדווחו לו על ידי עוזר הבטיחות, ובמקביל יעדכן את מבצע הבנייה על אופן הטיפול בהם. בנוסף, הצעת החוק תחייב את מבצע הבנייה להיות שותף במציאות הבטיחותית המתנהלת באתרו בכך שתוטל עליו חובה לנקוט אמצעים מתאימים לתיקון הליקויים שקיבל עליהם דיווח, ואם לא יעשה כן, יהיה חייב לעדכן את מפקח העבודה האזורי וכמובן תחול עליו האחריות לתאונה, חס וחלילה,

על מנת להבטיח כי עוזר הבטיחות יוכל לבצע את עבודתו בצורה הטובה ביותר קבענו גם בהצעת החוק, באופן חד-משמעי שאינו משתמע לשתי פנים, ואולי זה הנושא החשוב ביותר בהצעת החוק, שעוזר הבטיחות יעסוק באתר הבנייה אך ורק בתפקיד לשמו הוא נועד: בטיחות ושמירה על חיי אדם. זה מה שהוא יעשה באתר, מבוקר ועד לילה.

דאגנו להכניס הגנות לעוזר הבטיחות מפני פגיעה בתנאי עבודתו ומעמדו ומפני פיטוריו, בשל העובדה שאופי תפקידו פעמים רבות עלול לסתור את האינטרסים הכלכליים והעסקיים של מבצעי הבנייה ואפילו אולי,

של מנהל העבודה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, זהו עוד צעד קטן אך משמעותי בדרך ארוכה שאנחנו נדרשים לה, ואני איני מתכון לעצור בה. אני מרגיש שאנחנו בתקופת חירום בנושא, ולכן בזמן הקרוב אעלה עוד כמה הצעות חוק שנועדו לקידום הבטיחות בענף, ואני מצפה לתמיכתכם המלאה בנושא. אחת מהן תעלה כבר ביום א' הקרוב לוועדת שרים לחקיקה, הצעת חוק חשובה ומשמעותית, שמטרתה לייעד את כלל כספי העיצומים המוצדקים שמטיל משרד העבודה על הקבלנים בשל הפרות בטיחות לקרן או למינהל בטיחות, אשר יוכל להשקיע אותם בדיוק בנושא הזה, בשיפור הבטיחות בענף הבנייה. חוק כל כך הגיוני וחשוב, ואני מקווה שוועדת השרים גם תשכיל לאשר אותו. הוא יעזור לנו מאוד להשקיע את המשאבים ההכרחיים האלה בנושא החשוב הזה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני ממש זקוק להירתמותכם ולמחויבות שלכם לשיפור המצב הכל-כך עגום בענף הבנייה. אני מבקש את תמיכתכם, תמיכת הכנסת והממשלה, בהצעת החוק העולה כאן היום וכן בהצעת החוק שנביא בימים הקרובים. אנחנו נדרשים לפעילות נחושה, ובקצב שיתאים למציאות הכל-כך מרה בשטח, מציאות שאני קראתי לה "מציאות של מצב חירום". אני רוצה להודות לכל העוסקים בנושא: להתאחדות בוני הארץ, להסתדרות, לעמותות ולפעילים בשטח, למשרד העבודה והרווחה, לחברי אלי אלאלוף, על השקידה הרבה בקידום ההצעה, אני מקווה, במהירות האפשרית,

חבר הכנסת חאג' יחיא. אסור לנו לעצור עכשיו, עלינו לסיים את המלאכה בהקדם ולהביא את החוק לאישורו בקריאה שנייה ושלישית. מדובר בהצלת חיי אדם, לא פחות מזה. אמשיך להילחם בנחישות, יחד עם שותפיי, בכל הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותי על מנת לשים קץ לתופעה הבלתי-נסבלת הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת איל בן ראובן. אני מרשה לעצמי לחרוג ממנהגי ומן הפרוטוקול, מאחר שלהערכתי יש כאן קונסנזוס בעניין הזה, ולהביע הערכה גדולה לך על העיסוק המאוד-אינטנסיבי שלך בחודשים האחרונים,

בסוגיה הזו, שעוסקת בדיני אדם. אני אומר את זה מכיוון שהצעת החוק הזאת זה סוג של איזו גולת כותרת, אבל איל, מי שמכיר אותו יודע שהוא עסוק בזה.

כן, כן, בסדר. נכון, מעירה לי בצדק גם מזכירת הכנסת שגם חבר הכנסת חאג' יחיא מאוד מאוד מעורב בעניין. נדמה לי שאתם ראויים להערכה, אני הקטן. אני פותח רשימת הדוברים, סגרתי אותה, אני מקריא אותה כרגע: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

מוותרת, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

אני מבקש לברך את חבר הכנסת איל בן ראובן, שמיומו הראשון בכנסת לקח את הדגל הזה והניף אותו אל על: בטיחות מתקני עבודה, או נקרא לזה בניינים, בנייה, עובדי הבניין, אתרי בנייה. אתרי בנייה. אגב, זה דבר שהיה די נסתר, גם ברמה שבתקשורת לא סיקרו את זה.

לפני כמה שבועות שאלתי מישהו שקצת עוסק בתקשורת: תגיד, מה קרה? מה פתאום האתרים הפכו להיות לא בטוחים? כי כמעט כל יום מספרים לנו על הרוג.

פשוט לא סיקרו את זה, פשוט לא דיווחו, זה היה קורה כמעט אותו דבר, אם לא יותר,

ואתה העלית את זה לסדר-היום והבאת את זה, בנחישות, בעבודה עקשנית, כמו שאתה יודע. אני שמח שאנחנו ממשיכים להתקדם בשלב הזה ולשפר את המצב באתרי הבנייה במדינת ישראל, כי באמת יותר מדי קורבנות היו שם.

איל, על העבודה שאתה עושה בהקשר הזה. אני רוצה גם לומר על הבחירות המוניציפליות: אתם מכירים את זה שהמורה נמצאת בכיתה ונוזפת באלה שלא הגיעו לכיתה, היא למעשה נוזפת באלה שנמצאים בכיתה, אבל הם לא אלה שצריכים לקבל את הנזיפה. ולמה אני אומר את זה? כי אני בטוח שמי שמביט בנו כרגע או צופה בנו כרגע בבית, מי שצופה בערוץ הכנסת בשעה הזאת סביר להניח שהוא ילך להצביע בבחירות המוניציפליות. אני בטוח שהוא ילך.

אני בטוח שגם אתן תלכו להצביע, מי שיושבות שם ביציע, כי מי שמעורב יודע. אבל אני רוצה לבקש מכן וממי שצופה בבית לדבר עם בני ה-17 שיש לו במשפחה, לדבר עם החברים, עם בני המשפחה ולעודד אותם ללכת ולהצביע ולהשתתף בבחירות המוניציפליות.

יואל, המפלגה שאתה גדלת בה. תצביעו מה שתצביעו, אבל תשתתפו בבחירות המוניציפליות. אחוזי ההצבעה הם נמוכים מדי, הממוצע הוא נמוך מדי, ודווקא בערים הגדולות הוא נמוך עוד יותר. אנחנו צריכים לעודד אנשים להצבעה. ואני אומר למי שמאזין: ככל שהרוב לא מגיע להצביע, מי שתופסים את המקום במועצה זה יותר האינטרסנטים, הקבוצתיים, מי שדואגים לאינטרסים צרים. ככל שההצבעה היא בהיקף הצבעה רחב יותר, הייצוג של העיר במועצה הרבה יותר נכון, הרבה יותר מדויק, ומביא לידי ביטוי את מה שנכון ליישוב, מה שנכון ליישוב, למועצה, לעירייה וכיוצא באלה. לכן, צאו להצביע בבחירות המוניציפליות. ומי שצופה, לשכנע עוד ועוד אנשים ללכת ולהצביע. זאת חובה, או יותר נכון זכות דמוקרטית שחובה לממש אותה.

יואל, המוטו שלך, תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אדוני מוותר? אדוני קיבל כבר את הקרדיט.

אני אעלה, כן, כמה מילים בכל זאת. עבדת על זה. אתה יכול להגיד שאני הפצרתי בך.

מגיע לך. זה בכל זאת חוק שעבדת עליו. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חברי איל, זה עוד חוק שאנחנו מחוקקים אחרי קושי, אחרי ישיבות, אחרי משא ומתן, עד שהגענו למצב שיש חוק, אפילו אחרי עדכונים ושינויים מסוימים, אבל החוק הזה הוא עוד צעד בכיוון של לשמור חיי אדם. לכן החוק הזה, אני חושב שהגיע הזמן, לא רק החוק הזה, אלא עוד חוקים אחרים שאנחנו יוזמים, שאנחנו מקדמים,שהממשלה, כמו שאמרתי באחד הנאומים פה: הגיע הזמן שתהיה ישיבת ממשלה, כבוד השר, שתיקח את הנושא הזה, תדון בו פעם אחת ולתמיד בישיבת ממשלה, כי זה מכת מדינה עכשיו. אנחנו מתקנים פה, אבל יש לנו עוד חוק שהגיע, ביחד, לשלושתנו, אלי אלאלוף ואיל ואני, עוד חוק, דיברנו על זה שנדחה בוועדת שרים לענייני חקיקה ארבעה חודשים. המשמעות, כאילו שהם לא רוצים לחוקק אותו בקדנציה הזאת.

זו המשמעות של דחייה ארבעה חודשים. כבוד השר, תשמע את זה. החוק הזה בא להגיד: היום אם אתה עושה טיח חוץ, אם אתה עושה חיפוי אבן, המחיר של היחידה, מטר רבוע אבן או שיש או טיח, כולל בתוכו גם את הפיגומים. אני רוצה להפריד את המחיר של הפיגום כך שיהיה לי פיגום נכון, שיהיה לי פיגום יציב, שאנשים לא ייפלו מהפיגום. כל כך קשה, החוק הזה, שדוחים ארבעה חודשים, לא רוצים לחוקק אותו? האם יכול להיות שזה עולה כסף? הוא לא יעלה כסף. בסך הכול, סך הכול, כי מכינים את המכרז,

תוריד את המחיר של יחידת הביצוע ותוסיף את זה לפיגום. אז אתה נשאר עם אותו סכום, אבל אתה יותר בטוח, כי יש לך את האפשרות לאכוף את העניין של הפיגום. החוק הזה, משום מה, כנראה זה עניין, מה שגם אמרתי לתקשורת, שזה שיקול של קואליציה ואופוזיציה ולא שיקול דעת נכון, לא ראייה רחבה, לא ראייה שחושבת על חיי אדם. ואנחנו רואים הרבה דברים. בשבוע שעבר ראינו שהתחילו לעשות חפירות במבנה לחיזוק מבנה לרעידת אדמה, ואז תקרה קיימת קרסה,

כי אין אף אחד שיפקח. יש פרויקטים שאין להם מנהל עבודה, יש פרויקטים שאף אחד לא מגיע אליהם, משרד העבודה לא מגיע. לכן החוק הזה הוא במקום, כי אם לא מגיעים מהצד של הממשלה, לפחות שיהיה מישהו שמבין בבטיחות שיהיה בשטח וידאג לחיי אדם. לא יכול להיות שאנשים ייפלו לבור מעלית, כשבסך הכול אתה צריך שני מעקות כדי למנוע נפילה של אנשים, כל כך פשוט. ואת זה לא עושים כי המדינה לא שמה את הנושא הזה בראש מעייניה ולא בסדר עדיפויות. לקחנו את זה על עצמנו, אנחנו נמשיך ואנחנו נצליח.

תודה רבה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת יהודה גליק,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, מוותר, חבר הכנסת איציק שמולי מוותר, חבר הכנסת רוברט אילטוב,

חברת הכנסת לאה פדידה, מוותרת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל כהן-פארן,

אינה נוכחת. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. הבוקר בוועדת העלייה והקליטה של חברי ד"ר אברהם נגוסה דנה הוועדה, היא עשתה שינוי בסדר-היום, וטוב עשתה, ודנה בהתקפת הטרור

גם בהשראת היושב-ראש השתדלנו לא להתווכח בישיבה עצמה, אבל אי-אפשר להסתיר את הפיל שנמצא בחדר, והפיל הזה הוא איפה הייתה התקפת הטרור, איפה היא התרחשה. מתברר שיש אנשים שרואים דברים שאני לא רואה או שאנחנו לא רואים, ויש אנשים שלא רואים את זה. אני רואה בית כנסת, אני רואה מתפללים בבית כנסת, אני רואה כמובן יהודים שבאים להתפלל בבית הכנסת. ויש פה, כולל בכנסת וכמובן בציבוריות וגם בין הרבנים במדינת ישראל, כאלה שלא רואים בית כנסת. הם רואים מתקן יהודי, הם רואים מקום שיהודים באים אליו. מה קרה לנו? מה קרה לנו? מה הם עשו שם אותם אנשים, כולל 11 האנשים שנרצחו? הם באו להתפלל. ובתור מה הם באו לשם? בתור יהודים. ולמה הם באו לשם? לברית מילה. ויש במדינת ישראל רבנים, כמובן עיתונאים ואחרים, שמחפשים מילות תחליף כמו במילון אבן שושן. אולי יש מילת תחליף לבית כנסת. לא צריך להיות ספק לאף אחד. אני חושב שהקריאה הזאת צריכה לצאת, ואנחנו נחזור לזה ביום רביעי, יש דיון שהנשיאות אישרה על הנושא של פיטסבורג והתקפת הטרור, צריך להגיד לכל אחד: שם נהרגו יהודים שבאו לטקס דתי בבית כנסת. הם נהרגו מפני שהם היו יהודים, הם נהרגו מפני שהם היו בבית הכנסת והם נהרגו מפני שהם באו לטקס דתי. נרצחו, נחמן. הם נרצחו. בסדר, ודאי שנרצחו. נרצחו,

אבל לא על זה אנחנו מתווכחים, אורן וענת. אנחנו מתווכחים על השאלה אם הם מוכרים כיהודים לפי איזשהו ממסד במדינת ישראל. נרצחו, נרצחו, אני יודע.

אין ויכוח.

הם יהודים שבאו למרכז הקהילתי שלהם. הם נרצחו רק, באו למרכז הקהילתי. ואני רוצה שמפה יהיה ברור, ואני מקווה שהכנסת תצטרף לזה ואני מקווה שהציבור יצטרף לזה ובוודאי הרוב המכריע של העם היהודי יצטרף לזה: זה בית כנסת, זה בית תפילה של יהודים. ככה צריך להיות.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חברת הכנסת נאוה בוקר, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה,

עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השר לוין, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולברך את חברי איל בן ראובן. אומרים שחברי הכנסת וחברות הכנסת לא יודעים לפרגן זה לזה. לא, אדוני, באמת מגיע לך. אני יושב לצידו של איל מעל שלוש שנים ואני יודע עד כמה הנושא הזה מדריך אותך, עד כמה אתה משקיע מזמנך, ממרצך ולא רק בתוך אולם הכנסת ולא רק בוועדות, אלא באמת בשטח. אז אני רוצה באמת לברך אותך ולומר דברי הערכה לנחישות המאוד-גדולה שאתה מגלה בפעילות שלך, דוגמה מופתית לפעולה פרלמנטרית של איזושהי אחיזה בנושא ולא לנטוש אותו עד שאתה מביא אותו למימוש. אנחנו מעלים את ההצעה הזו לקריאה ראשונה היום, ומן הסתם אנחנו גם נחגוג כאשר היא תעבור בקריאה שנייה ושלישית. אז באמת, חברי איל בן ראובן, כל הכבוד על היוזמה הזו, כל הכבוד על הנחישות, כל הכבוד על המאמץ שאתה משקיע. זה מצד אחד. מצד שני, חברות וחברי כנסת נכבדים, מהו הצד האחר? הצד האחר הוא צד אפל. הוא צד אפל שהוא לא בא ולא משתקף רק בתחום הזה של הבנייה. הוא משתקף בהמון תחומים שבהם ממשלת ישראל פשוט בזה למושג הזה של רגולציה. בזה לו, אינה פועלת כדי להבטיח שתהיה רגולציה בתחומי עיסוק שונים. ואנחנו רואים את החריגות הללו, שפעמים רבות, פעמים רבות מדי,

מסתיימות במוות. מעבר לבוז, חברות וחברי הכנסת, יש כאן עמדה, יש כאן עמדה ניאו-ליברלית שבעצם חושבת שיש לתת לשוק לעשות את עבודתו ולא להתערב כלל באופן שהדברים הללו נעשים. מין איזשהו שוק חופשי, פרוע, חסר רסן, שהתוצאות השליליות שנלוות אליו הן באמת איומות. וזאת תזכורת,

מצד אחד למעשה המאוד-נכון וטוב שאתה עושה, הצעת החוק הזו, ומצד שני, באמת לאיזושהי מלחמה כמעט חסרת סיכוי,

בכל זאת אתה מצליח להביא לפתחנו הצעת חוק חיובית,

מצד שני לעמדה בעייתית, נוראית, של ממשלת ישראל שרוצה לבטל את הרגולציה על תחומי חיים שונים. ובמיוחד השרה איילת רגב היא זו שמניפה את הדגל. אין כאן שרה שנקראת איילת רגב. איילת רגב איננה שרה כאן. אה, רגע, איילת רגב. אמרתי איילת רגב. מעניין מהיכן באו לי המחשבות הללו, לכרוך את שתי הנשים הללו בשם אחד. רק בדקת שאנחנו מרוכזים.

לאיילת שקד, בוודאי.

אני מצטער ואני מקווה שלא פגעתי, לא בכבודה של זו ולא בכבודה של האחרת. תודה רבה, אדוני. ותודה שוב לך, איל בן ראובן, על הצעת החוק הזאת. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת עמיר פרץ, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אכרם חסון,

מוותר, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת ענת ברקו,

חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, מבקש לאחל מזל טוב למישהו?

יש לי פה את צילומי המסך, לא ביקשו ממנו לילד אלא לגבר בן 30, הוא קשה הבנה. אני לא אגיד, אדוני, מה לחשת לי עכשיו.

לא.

העוזרת שלי ביקשה שם וקיבלה שם. אני רוצה לדבר על החוק של איל. אני רק אומר לך, אדוני היושב-ראש, שיש לך דרישת שלום חמה מהרבה הרבה רבנים מהציונות הדתית, שהגיעו היום לכנס שלי. הרב יואל בן-נון ו-30 רבנים מהציונות הדתית ואחרים,

שיתמכו בחוק שלי בשבוע הבא. בעוד שבוע וחצי,

הוא יעלה לוועדת שרים ב-4 בנובמבר, פיקוח על יצוא נשק ישראלי. ישבנו שם, שמענו רבנים שיושבים ומספרים הלכתית ומוסרית ודתית למה אסור לישראל,

גם לא בטעות ובעקיפין, לחמש משטרים רודניים שמפירים זכויות אדם. אני לא נעלב שלא הזמנת אותי, אבל זה חד-פעמי,

אני הזמנתי אותך. הזמנתי את כל חברי הכנסת. ציפינו דווקא לחברי הכנסת של הבית היהודי. אנחנו נשלח לך פרוטוקול מהישיבה, ואני מקווה שתעזור לי בוועדת שרים ובחקיקה. דיברנו שם על הרמב"ם ופירשנו שם באמת למה אין שום סיבה שנעשה את זה. כמובן, זה לא פוגע בביטחון ישראל,

אנחנו נפנה אליך, זה חוק שלי יחד עם יהודה גליק ותמר זנדברג, כדי שאתה תסייע לנו בדבר הזה, אדוני היושב-ראש בצלאל סמוטריץ. אל תכניס את זה לסרטון הבא שלך, בסדר? איל, אני עליתי רק בשביל לפרגן לך ולהגיד לך תודה. כי מה שאתה עושה בחוק הזה זה בעצם לראות את האנשים היותר-שקופים משקופים שהחברה שלנו יכולה לייצר, בתוך החברה הישראלית, כי רובם גם לא אזרחי ישראל. אלה אנשים ללא זכויות, כמעט ללא מעמד של בני אדם, שגרים בתנאים לא תנאים,

אתה יודע מה, עושים את זה, באים לפה במסגרת איזשהו הסכם בין קבלנים לבין מדינות אחרות לבין אני לא יודע מה. המינימום שאנחנו חייבים להם זה לעבוד, כדי שהם גם יוכלו בסוף לשלוח את הצ'ק העלוב שהם כנראה מקבלים מהקבלנים לבית שלהם בסין, או מדינות אחרות, באפריקה. ועוד יותר מינימום מזה זה פשוט להחזיר אותם בחיים הביתה. האנשים האלה עובדים בתנאי עבודה שהם לא תנאי עבודה, ואנחנו רואים אותם נהרגים כמו זבובים, ומלבד כמה חברי כנסת בבית הזה, שהם אובססיביים לנושא,

בוודאי חברת הכנסת יחימוביץ, שדיברה על זה הרבה פעמים,

אף אחד, איל, לא מתייחס לדבר הזה. ולכן הפעילות שאתה מבקש פה, למנות את אותו עוזר בטיחות עם הקריטריונים המסוימים שאתה שם לו, זה דבר שהוא לא רק נכון,

יחסוך הרבה כסף לענף הבנייה והרבה תדמית רעה שיש לו, אלא הוא גם יציל חיים, פשוטו כמשמעו. ולכן אני רוצה לברך אותך, לחזק אותך ולקוות שהכנסת תקדם את החקיקה הזאת כמה שיותר מהר. באמת יישר כוח, איל. תודה רבה. חבר הכנסת אברהם נגוסה, מוותר, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ילין, אינו נוכח, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל בירן, מוותרת, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, סליחה, דודי פה. אדוני רוצה לדבר? מוותר. שלום, אדוני. חבר הכנסת אורן אסף חזן אחרון הדוברים, ואחריו, בעזרת השם, אנחנו נצביע. שלי ביקשה להימחק. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. חברי היושב-ראש, כנסת נכבדה בחלקה, עם ישראל חי, רק משפט אחד לחברי יואל חסון שעמד כאן מקודם וקרא לכולם להצביע רק לא משנה למי, כי כנראה מחר הוא לא יודע באיזה מפלגה הוא ימצא את עצמו. אז יואל, מה זה המוטו?

צאו להשפיע ולהצביע, תהיה יותר מקורי.

אבל אני עדיין אוהב אותך, יואל. אני אאחל לך בהצלחה. אני קורא לכם להצביע למח"ל, ועוד מח"ל, בכל מקום שהוא, בכל עיר וכפר, לרשימת הליכוד,

הרשימה היחידה עם הקשרים הנכונים בצמרת השלטון שיכולה לעזור ולסייע לך ולך, לביתך ולמשפחתך. עכשיו, רבותיי, אדוני היושב-ראש, אני קורא בשעה האחרונה ששר הביטחון מודיע שהוא צריך ורוצה את כוח הקבינט כדי להנחית מכה חזקה על החמאס, שחברי הקבינט שבויים בקונספציה, שאי-אפשר להגיע עם חמאס להסדרה. אני קצת מבולבל, כי רק לפני שבועיים שמענו שר אחר שאומר בדיוק אותו דבר ותוקף את שר הביטחון, שאולי הוא לא זה שמונע את המכה, ורגע לפני, שרים אחרים, שלא דיברו בקולם וגם לא ראינו את דמותם, שאמרו שצריך לתקוף את החמאס אבל מישהו בקבינט מפריע ומונע. מי השקרן בקבינט? אין מילה אחרת לתאר.

מי השקרן בקבינט? חבריי השרים, חברי הקבינט, לדרום נמאס. הוא לא יוצא להפגין היום כי בא לו, הוא לא הולך לחסום משאיות, שאנחנו היינו צריכים לחסום, כי משעמם לו. הוא עושה את זה כי שגרת חייו פגומה. זו לא שגרה, זו שגרע בעי"ן. המציאות הזאת מטורפת. אדוני ראש הממשלה, אני פונה אליך ישירות, מכל הלב, ואומר: הרי כולנו יודעים שאתה מר ביטחון. כשיש לך שר ביטחון שלא יודע לנהוג בביטחון או שמספר סיפורים על הקבינט שהוא לא מבין בביטחון, תיקח אתה את המושכות ותנהל את ענייני הביטחון. לא יכול להיות מצב שהחמאס מרקיד אתכם ממבו. אני תוהה, אולי אני צריך לקנות לכם,

קסטנייטות, אולי שמלות נחמדות, שתרקדו ותפזזו לצלילי החמאס.

בהמשך ישיר לשיחה מקודם על אזרח, תושב ישראלי, ערבי, שחטוף ברמאללה ועובר עינויים קשים, גם שם הרשות עושה מה שהיא רוצה.

אין ממשלה בישראל? אין אחריות? אין מי שידאג לביטחון? יכול להיות שאנחנו מרשים לעצמנו לתת לאין-ספור ילדים וילדות להרטיב במיטות כי לנו לא אכפת? או שאולי אכפת, אבל הבחירות שבפתח משבשות לנו את המחשבה? אין שיח עם החמאס, ארגון טרור רצחני שאנחנו לא מכירים בו אבל מכירים אותו טוב מאוד. אם אנחנו נמשיך לקבל על הראש ולא להגיב, הם יורידו לנו את הראש. המכנסיים לאט-לאט יורדים למטה, וזה יכאב לנו. אדוני ראש הממשלה,

אני מאמין לך. קח את המושכות לידיים. תטפל בענייני הביטחון, ופעם אחת ולתמיד תעשה את מה שהבטחת. תחסל את שלטון החמאס. תיקח את המרצחים האלה, תדאג שיהיו קבורים עמוק באדמה, ותחזיר אחת ולתמיד את הביטחון ואת תחושת הביטחון, שהיא לא פחות חשובה, לתושבי הדרום ולתושבי מדינת ישראל בכלל. אדוני היושב-ראש, אני מסכם ואומר: באמת כואב לי, באמת נשבר לי. אני מתכוון להצטרף לכל המחאות של אנשי הדרום,

להפגין יחד איתם ולהעביר ביקורת על כל מי שצריך.

כי עם טרור לא מדברים. טרור מחסלים, וזה רק בידיים שלנו לעשות את זה.

תודה רבה, חבר הכנסת אורן אסף חזן. אם כן, אנחנו עוברים כעת להצבעה על הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11, הוראת שעה) (עוזר בטיחות), התשע"ט 2018, בקריאה ראשונה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11, הוראת שעה) (עוזר בטיחות), התשע"ט 2018, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. פספסת. כל הכבוד.

אצרף אותך לפרוטוקול עוד רגע. 25 תומכים, אין מתנגדים ואין נמנעים. חברת הכנסת מרב מיכאלי מצרפת את תמיכתה בחוק לפרוטוקול. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה,

חברים, תם סדר-היום. הישיבה הבאה, תוסיף אותי לפרוטוקול.

הוספת אותי? בוודאי, עוד לפני שקבעתי שההצעה התקבלה.